הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023. אנחנו נמצאים פה קצת עם כפילות בגלל המהירות שאנחנו ביקשנו מהממשלה להתקדם, בעקבות בקשות של חברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה. אנחנו אישרנו הגדלת נקודות זיכוי עד גיל 12 כאן בוועדה לשנת 2023, וזה מגיע למליאה לאישור ביום רביעי, בעזרת השם. תוך כדי זה אנחנו התחייבנו, כאן בוועדה: אמרנו שלא יהיה תקציב למדינה מבלי שיגדילו את זה עד גיל 18. זו הייתה בקשה של החברים בוועדה, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. כבר לא הייתי יכול למשוך את החוק מהמליאה, כי כנראה שמישהו במשרד האוצר עובד עם התקשורת. בתקשורת אמרו שמאבדים את חודש מרץ - - - התקשורת עובדת עם מישהו מהאוצר.

אין לי סדרי עדיפויות, אבל היה בתקשורת שבגלל הכנסת לא משלמים את נקודות הזיכוי למרץ. יכול להיות שאנחנו אשמים. תתארו לכם שהייתי מושך את החוק מהמליאה ואומר: בואו נאחד את זה. הרי זה נורמלי, מה שהיה צריך לעשות. היו אומרים: "עכשיו בגללו, עכשיו זה גפני; זו לא רק הכנסת שלא מביאה את זה לדיון". לכן אישרתי את הדיון ביום רביעי על נקודות זיכוי עד גיל 12, ואני מקיים לקיים את הדיון עכשיו בוועדה של עד גיל 18. אני מבקש שמי שמציג את החוק שיציג אותו עכשיו. ישי פרלמן, רשות המיסים. למעשה, אנחנו מביאים פה שתי הצעות.

יכול להיות שאתם מקיימים את מה שהתחייבתם אליו? מקיימים באופן מידי. מה שדיברת עליו עכשיו זה בעצם להגדיל את נקודות הזיכוי להורים לילדים בני 6-18 החל משנת 2024, כהוראת קבע; נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, אז אם לילד יש שני הורים יהיו שתי נקודות זיכוי נוספות למשפחה. הדבר השני: בחוק מענק עבודה, כיום האב מקבל איזה שהוא סכום והאם מקבלת כ-150% מאותו הסכום. אנחנו רוצים להעלות את הסכום של האב כך שיהיה שווה לסכום של האם. זו הצעה שהייתה בהוראת השעה לפני כמה שנים, ועכשיו אנחנו רוצים להפוך אותה להוראת קבע. דוד, למה אתה תמיד נגד שוויון?

מה לגבי אימהות חד הוריות? אני אסביר בכמה מילים. יש שלוש קבוצות שזכאיות למענק עבודה: כל מי שהוא מעל גיל 55, בין אם יש לו ילד ובין אם אין לו ילד; הורים, לא משנה באיזה גיל, מעל גיל 21 השנה ומעל גיל 23 החל משנת 2024 - - - מגיל 21, גם בשנת 2024 זה יהיה כהוראת קבע. זה בכלל לא נתון לוויכוח פה כי זו הייתה הבטחה, וזה לא יתקדם בלי זה. תן לי שנייה להסביר את החוק. אוקיי, תסביר. כיום החוק קובע שהמענק ישתלם - - - אני גם רציתי מגיל 18, אבל זו ההבנה שהגענו אליה. ינון, אנחנו כרגע מדברים על המצב הקיים. אחרי זה נדבר על - - - המצב הקיים היום אומר שהמענק ישתלם מגיל 21. זה נקבע בהוראת השעה עד סוף שנת 2024. בשנת 2025 זה צריך לחזור, כך שהמענק ישתלם למישהו מגיל 23, במקום 21. כן, אנחנו הבנו. אז אמרנו שקבוצה אחת היא מגיל 55 ומעלה, בין אם יש ילדים ובין אם אין ילדים; הקבוצה השנייה היא הורים, והקבוצה השלישית היא הורה יחיד. ההבדלים בין הקבוצות: מבחינת גובה המענק, יש את המענק הבסיסי שניתן היום למי שמעל גיל 55 בלי ילדים ולאבות; זה המענק הבסיסי. אימהות, שזו הקבוצה השנייה - - - מהו הסכום של המענק הבסיסי? 4,000, אם אני לא טועה? 360 ₪ עד 520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 אימהות מקבלות כ-150% מהמענק הבסיסי הזה; ואז יש סעיף נפרד להורים יחידים, שהם מקבלים סכומים גבוהים יותר. התיקון פה הוא

בין אם הוא גבר או אישה, מקבלים סכומים גבוהים יותר, אז הם לא רלוונטיים לתיקון הזה. אחרי התיקון ייווצר מצב שבו מישהו מעל גיל 55 בלי ילדים יקבל את המענק בגובה הבסיסי; הורים, בין אם זה אב או אם, יקבלו את המענק המוגדל בגובה 150%; והורים יחידים יקבלו מענק עוד יותר מוגדל, שזה מה שקבוע בחוק.

ולגופו של עניין, כשדיברנו על מענק העבודה של גיל 21? בעקבות שיחות שקיימנו בוועדה, ואנחנו גם אמרנו בעבר שאין לנו התנגדות מקצועית לנושא, אז בואו נחיל את זה.

אז למה לא אמרתם את זה מההתחלה? יצירת מתח. מה יצירת מתח? מהו המתח? תמר לוי בונה, אגף התקציבים. אנחנו התכוונו להגיש את זה עם התיקון הזה; בשוגג זה לא הוגש. כשלקחנו את זה בחשבון בתחשיב המקורות ובתחשיב התקציב, כן הנחנו את זה עם התיקון הזה. חבר הכנסת האיר את עינינו לכך שזה נפל בשוגג, וכמובן אנחנו עשינו את התיקון. תודה רבה לך. לגבי ילדים, אמרת שצריכים להיות שני ילדים? מעל ילד אחד.

מי שיש לו שלושה ילדים מקבל מענק גבוה יותר. איפה הנחתם את זה? אמרת שהנחתם את זה? בהנחות שלנו של התקציב שנלקחו

כשבנינו את התקציב, אנחנו סברנו שהגשנו הצעה עם ה-21. זה נפל בשוגג ונשאר 23, כפי שהיה. לכן אנחנו אומרים: אין לנו התנגדות לתקן את זה,

אנחנו מתקנים את כל הטעויות שלכם. לא את כולן; חלק. סליחה, אני חייבת לשאול אותך משהו: אם חבר הכנסת אזולאי לא היה שואל את השאלה הזו לא הייתם מתקנים? כי זה נשמע שהייתה לכם תקלה. לא ידענו. התכוונו - - - התכוונתם להגיד שיש פה טעות?

מכיוון שידענו שהוא הולך לשאול את זה - - - אז נתתם לו - - - הם רצו לתת לי קרדיט, כי מקודם חסכתי להם איזה משהו. כשהוא יבוא עם איזו שהיא תביעה, הם יגידו לו: "נתנו לך את גיל 21". צריך ללמוד פוליטיקה מאגף התקציבים.

אימאן, את היית באמצע שאלה? קיבלתי תשובה. קיבלת תשובה. למה זה מ-2024?

כי אנחנו כבר באמצע השנה - - - אז תתנו רטרו.

מענק העבודה, בעצם - - - אני מדבר על נקודות הזיכוי. ישפ זה שילוב של זה שאין לי תקציבים, והעניין שאנחנו באמצע השנה. זה מאוד קשה למערכות של רשות המיסים, וזה גם לא משהו שאנחנו עושים בדרך כלל. אנחנו משתדלים שלא להתחיל לתת אחורה ביולי. בשנה שעברה היה צריך מסיבת עיתונאים של שר אוצר, אז עשו את זה באמצע השנה. השנה כנראה ששר האוצר לא צריך את מסיבת העיתונאים; הוא יכול לעשות עוד משהו אחר,

הרבה יותר פשוט. רק שאלה: אני לא יכולה להבין את העיקרון של מעל גיל 21. למה לא על פי הגיל שבו מותר להתחתן? מגיל 18?

אני כן אציין שההצעה,

רלוונטית רק למי שגם יש לו ילדים. אני מדברת על ילדים. יש משפחות שמתחתנים ובתוך שנה יש להן ילדים. למה לא מגיע להן? הם מתחתנים לפי החוק. מה העיקרון של מגיל 21 ולא מגיל 18, למשל? בסופו של דבר, אנחנו כן מדברים על מעל ל-90% מהאוכלוסייה, שיש לה ילדים, היא מעל גיל 21 ועובדת. לכן, מבחינתנו - - - וה-10% לא חשובים? לא אמרתי שהם לא חשובים. החוק, כמכלול, נותן מענה למרבית האוכלוסייה באופן משמעותי. אוקיי. מי מקריא את החוק? הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה( 1. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה), התשס"ח 2007 בסעיף 6א בכותרת השוליים, במקום "לאם עובדת" יבוא "להורה עובד"; בסעיף קטן (א),

הזכאית למענק לפי הסעיפים האמורים, תהיה זכאית" יבוא "עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר בשנת המס,

התיקונים שעשינו הם פשוט לעשות את זה שגם האב יקבל. התכלית שעמדה בבסיס הרעיון במקור, לפיה האישה תקבל 150%, לא מתקיימת יותר לטעמכם? למעשה ,יש שתי תכליות

זהו חוק לעידוד ההשתתפות בכוח העבודה, וגם לעזרה לאוכלוסיות חלשות. יש פה מתח מובנה בין שני הדברים האלה: היה איזה שהוא רצון לעודד נשים יותר לצאת לשוק העבודה בתקופה שבה החוק נחקק, ועכשיו אנחנו חושבים שיש רצון לעודד את גם הגברים בצורה שווה; אנחנו רוצים לתת גם לאבות מבחינת עזרה למשפחות עובדות ממצב סוציו-אקונומי נמוך יותר. הוראת השעה שהייתה, שתיקנה את זה באופן זמני, הייתה משנת 2019 עד 2020. לאור פיזור הכנסת, היא פקעה ביולי 2021, ומאז לא הבאתם איזה שהוא תיקון שמבקש להפוך את ההוראה לקבועה. למה הפער הזה? למה בתקופה הזו לא הגעתם לתקן את זה? בסופו של דבר, מענק העבודה הוא כלי שהממשלה ראוה אותו באופן מאוד חיובי, אבל הוא כלי שעולה לא מעט כסף, והוא גם נמצא בצד ההוצאה, בניגוד לנקודות זיכוי.

יש לו משמעויות רבות, גם מבחינת הנומרטור וגם מבחינת תקציב המדינה. ככזה, כל עוד לא בוצענו שינויים במענק העבודה, או בכל התחום של נקודות זיכוי של נקודות זיכוי והקלה על יוקר המחיה, באופן הוליסטי וכללי לא היו גם שינויים במענק העבודה, לכאן או לכאן. ברגע שהייתה הזדמנות והחליטה הממשלה שהיא רוצה לטפל ביוקר המחייה אנחנו סברנו שזה צעד שהוא הנכון ביותר,

בסוגייה של מענק עבודה.

הנומרטור היא מילה שלא משכנעת; כדאי לא להשתמש בה. הנומרטור זה כלי שאתם יכולים להשתמש בו כדי לעבוד עליי.

אגב, זה מובא כסעיף של מניעת הכנסה, נכון? לא כהוצאה.

מענק עבודה זה משרד האוצר. לצד הוצאה?

נקודות זיכוי - - - ברור, הם מאבדים מיסים. הלאה. תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום

במקום "גם לגבי עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר" יבוא "גם לגבי עצמאי שהוא הורה לילד אחד או יותר". זה פשוט מחיל את אותו החוק גם על עצמאים. סעיף 6א חל רק על שכירים בלי התיקון הזה. זה בעצם התיקון של מענק העבודה. סעיף 2 זה התיקון - - - לפני כן, אנחנו נכניס תיקון נוסף שיתייחס לעניין הגיל. בהצעה המקורית, בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה,

התשפ"ב-2022, בסעיף 2(ב), שבו נקבעה ההוראה שהתייחסה לכך שמיום פרסומו של החוק במאי 2022, ועד סוף שנת 2024, יקראו את החוק כך שעובד יוגדר בגיל 21 שנים במקום בגיל 23. אנחנו נכניס פה תיקון שיתקן את סעיף 1(א) בהגדרה של עובד, וגם את סעיף 17(ב), כך שבמקום 23 שנים יבוא 21 שנים, וניתן לזה הוראת תחילה מ-1 בינואר 2025, כך שזה יחול ברצף; ברגע שהוראת השעה תפקע מיד תחול ההוראה הקבועה, שתחיל את המעבר מגיל 23 לגיל 21

זה מקובל מבחינתכם? מקובל.

רק שאלה קטנה: בדברי ההסבר שלכם כתבת שזה צפוי לגרום לאובדן הכנסות בסך 3.9 מיליארד ₪. זוהי, בעצם, מניעת ההכנסה שאני מדבר עליה. שאלה טכנית: אתם מחשבים אובדן הכנסה אוטומטית על הוצאה? זה נכנס לתחזית ההכנסות המעודכנת? הוא שואל שאלה נוספת, האם זה גם בא בחשבון בצד ההוצאות? אתם שמים את זה בשניהם? העלות התקציבית, בצד ההוצאה, של התיקון המוצע בחוק מענק העבודה, נאמדת בסך של כ-260 מיליון ₪ בשנה, ואילו התיקון המוצע בפקודת מס ההכנסה צפוי לגרום לאובדן הכנסות בסך של 3.9 מיליארד - - - על זה שאלתי. יש לך שני רכיבים: הנקודות זיכוי זה אובדן בצד הכנסות, ותחזית ההכנסות שמוגשת כבר אמורה לשקלל את זה בחשבון, ומענק עבודה הוא בצד האוצר, והוא כבר רכיב בתוך התקציב שמוגש לכנסת. אבל בעצם לשאלה שלו, לנקודות הזיכוי יש משמעות בעיקר בהכנסות, ולמענק העבודה יש משמעות בהוצאות.

פה זה ההוצאות, ופה זה אובדן ההכנסות. זה מה ששאלתי.

אם אפשר בבקשה להתחיל להקריא יותר מהר, בגלל שאחמד טיבי בצום ואני רוצה שהוא יהיה בהצבעה.

יש עוד אנשים כאן - - - בטח, שמתי לב. וגם מהצפון, עוד יותר. תיקון פקודת מס הכנסה 2. בפקודת מס הכנסה בסעיף 40(ב) בפסקה (1), במקום "ונקודת זיכוי אחת" יבוא "ושתי נקודות זיכוי"; בפסקה (1א) בכל מקום, במקום "פעוט" יבוא "ילד" ובמקום "הפעוט" יבוא "הילד"; ברישה, במקום "לפעוט" יבוא "לילד"; אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: "(ג) נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו."; בעצם, כשאומרים "בשנת המס שקדמה לשנת בגרותו", אנחנו בשיא החופשי מדברים על נקודות זיכוי בגילאי 13-18, אבל המשמעות היא שנקודת זיכוי נוספת אחת לאישה ולגבר יינתנו להורים בגילאי 13-17. עד סוף גיל 17. 18 פחות יום אחד מקבל. ישי, איך זה מוגדר בביטוח הלאומי? כשאתה מסתגל על קצבת הילדים בביטוח הלאומי, איך זה מוגדר בחוק? עד גיל 17 או עד גיל 18? אני רוצה לדעת. קצבת ילדים ברמה החודשית? ברמה חודשית. אנחנו לא כל כך - - - עם שנתית. אתה מקבל עד גיל מסוים, אז השאלה היא האם שם כתבת עד גיל 18 או עד גיל 17?

עד גיל 18 ודאי שנכנס עד היום שהוא בן 18, כי אז מתחילים לקחת מהילד. אני רק מבקש שבניסוח יהיה ברור שאנחנו מדברים על עד היום האחרון שלפני גיל 18. בדרי ההסבר זה כתוב.

אני מבקש שזה יהיה ברור גם בניסוח. תבדקו אבל האם זה כתוב בביטוח הלאומי; כך זה יכול - - - כבוד היושב-ראש, אני רוצה להעיר הערה בקשר לזה: ילדים שנמצאים בלימודים בתיכון עד כתה י"ב, והם עברו את גיל 18, עדיין לא יחייבו אותם בביטוח הלאומי בכל מיני דברים. זה לא ביטוח לאומי כאן. אני יודעת. אני רוצה להתייחס לעקרון עצמו.

יש כמה בעיות עם הדברים האלה. אני גם בשעתו הגשתי חוק על זה, אבל זה לא נוגע למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.

אנחנו מדברים על ילדים; נקודות זיכוי - - - כאשר ילד לומד בתיכון והוא עדיין ממשיך את הלימודים מעל גיל 18, האם זה יחול עליו? וזה לא שהוא חוזר על כיתה.

הבעיה הזו היא לא רק בזה ; היא בהרבה דברים. מה שאת מעלה הוא דבר נכון, אבל זה לא רק לגבי העניין הזה. זה יתחיל להיות גם בעניין הזה אחרי שהחוק הזה יאושר; כשנדע שזה עד גיל 18 - - - זה רשות המיסים. אם אתה יכול להגיד את זה רק אחרי שהחוק יאושר; שלא ימשכו - - - זה לא משנה את המצב מבחינת - - -. זה רק מוסיף נקודות - - - אני יודע. אוקיי, הלאה. בפקודה, מוגדרת היום שנת בגרות כשנת המס שבה מלאו לילד 18 שנים. אנחנו אומרים: זה עד השנה שקדמה לשנת בגרותו. זו השנה שבה הוא הופך ל-17. הנושא של 17 מטריד אותי. אני לא יודע אם אני מבין או לא מבין עברית. כשאומרים: עד גיל 18, זאת אומרת, עד 17.999, נכון? אז למה לא לרשום עד 18? כי זה הולך לפי שנות מס. שנת המס שבה הוא בן 18. אם נולדת בתחילת ינואר ואתה בן 18, אז אתה בן 18 לאורך כל שנת המס, נכון? לא יודע, אני לא מבין את זה. מה הקטע? אני פוחד מהמילה 17, זו האמת. למה אנחנו צריכים לדבר רק בקריאות ביניים? גבירתי היועצת המשפטית, תגידי, איך הניסוח ומהי ההגדרה? רק עוד משפט. כשנער הולך לבחור, אז מגיל 18, ברור שבגיל 17.999, יום אחד לפני, הוא לא יכול לבחור.

אז אותו הדבר גם פה; צריך להגיד עד גיל 18. מערכת המס עובדת ברמה שנתית. אז מה זה אומר? שיפגעו בילד? או בהורה?

הסעיף מתייחס לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו. אתם לא רואים את זה בנוסח הצעת החוק, אבל בפקודה יש הגדרה שמתייחסת לשנת הבגרות כשנת המס שבה מלאו לילד 18 שנים. זאת אומרת שנקודת הזיכוי, במקרה הזה, יחולו לגבי הורים לילדים בגילאי 13-17, אבל ההתייחסות היא לכל שנת ה-17 לחיים שלך. זאת אומרת, 18 פחות יום גם נכנס. לא בדיוק. זה לפי שנות מס, לא לפי השנים של הילד. אני באמת לא מבין,

צריך להגיד: עד גיל 18. אם הייתי בן 17 בינואר, אז כל השנה הזו אני מקבל; ואם בדצמבר הייתי בן 17? טוב, אני מציע כך: ההחלטה היא שגיל 17 עד סופו,

עד גיל 18 יהיו זכאים לנקודות זיכוי,

אני מבקש, אם אפשר לנסח את זה כך שעד גיל 18, בתיאום איתם, ולראות שזה אפשרי, אז בבקשה. אם לא צריך למצוא איזו שהיא הגדרה, שתברר את הנקודה הזו באופן ברור. זו העמדה שלנו. על זה אנחנו הולכים להצביע. מי אדוני, בבקשה? רוני גנוד, יועץ משפטי של מנהל הכנסות המדינה. כמו שציינו פה ברשות המיסים, וזה עונה גם לשאלה שחבר הכנסת דלל

כשאנחנו בודקים את הזכאות לנקודות הזיכוי אנחנו מסתכלים על שנת המס כיחידה אחת. גם ההורים של ילד שנולד מקבלים נקודת זיכוי; אם ילד נולד בדצמבר של שנה מסוימת ההורים שלו יקבלו נקודת זיכוי, או כמה נקודות זיכוי שהם זכאים להן,

למרות שהילד לא היה בחיים בינואר, ועד לסוף השנה, הם יקבלו נקודת זיכוי כאילו הילד נולד בסוף השנה. ואז ישלימו להם בסוף. זה יתקזז בסוף.

הקיזוז הוא קיזוז. הוא אומר לך שבהתחלה, אם הוא קיבל חצי שנה Spare בסוף הוא ייקח לו אותה. מאה אחוז, תודה.

הגענו לסעיף ג', בעמוד 1,003 למעלה. תיקון פקודת מס הכנסה 2. בפסקה (1ב), במקום "היה ילדו של אותו הורה פעוט" יבוא "וכן"; בפסקה (3), ההגדרה "פעוט" תימחק; סעיף 40 הוא הסעיף שמתייחס להורים שהם לא נשואים, להם תתווסף נקודת זיכוי. הורדנו פה את ההגדרה "פעוט", כי "פעוט" זה כבר לא כל כך רלוונטי: הפכנו את זה לילד מתחת לגיל חמש וילד מעל לגיל חמש. התיקון הוא תיקון טכני; הורדתם אותו לאורך כל הדרך.

בכלל לא תופיע המילה "פעוט", הכוונה תהיה "ילד". אוקיי, הלאה. תיקון פקודת מס הכנסה 2. בסעיף 66(ג) בפסקה (4) בפסקת משנה (א) בסופה יבוא "2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ושתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו, לעניין זה ולעניין פסקה (5), "שנת לידה" ו"שנת בגרות" כהגדרתן בסעיף 40(ב)(3)"; פסקאות (ב) ו-(ג) יימחקו; רגע, תסביר מהן פסקאות (ב) ו-(ג) שנמחקות. עשינו פה סדר - - - אלה נקודות הזיכוי שמתייחסות,

לנקודה נוספת בעד כל ילד שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו, ועוד 1.5 נקודות זיכוי נוספות בעד כל אחד מהילדים, משנת המס שלאחר שנת הלידה ועד לשנת המס לאחר שמלאו לו חמש שנים, כשבעצם אתם עושים את המתמטיקה מחדש; זה יופיע באופן רציף בתוך הסעיף, אז השינוי הוא טכני במהות שלו.

תיקון פקודת מס הכנסה 2. בפסקה (5) ברישה, המילים "שהם פעוטות" יימחקו; בפסקאות משנה (א) ו-(ב), במקום "הפעוט" יבוא "הילד"; אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: "(ג) נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו."; המילים "לעניין זה, "פעוט" ו"שנת לידה" כהגדרתם בסעיף 40(ב)(3)" יימחקו; בפסקה (6), המילים "שהם פעוטות" יימחקו. אנחנו נכניס פה גם תיקונים טכניים שיתאימו את הנוסח למה שקיים היום בפקודה. במקום: "בשל כל ילד" נעשה: "בעד כל אחד מילדיה", אבל אלה תיקונים שהם טכניים. בסדר, אבל צריך לתקן אותם.

תחילה ותחולה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) (להלן יום התחילה), ובלבד שעד אותו מועד התקבל חוק התקציב לשנת 2024. סעיף 1 לחוק זה יחול על מענקים המשתלמים בעד הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח יד שהופקה בשנת המס 2024 ואילך. סעיף 2 לחוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום התחילה ואילך. יום התחילה הוא גם ב-2024.

החוק הזה מותנה בתקציב; רק אם התקציב עובר החוק הזה ייכנס לתוקף בשנת 2024, בגלל שמבחינה תקציבית הוא אמור להיות חלק מהתקציב. מתי מסתיימת הוראת השעה? את מתכוונת למענק העבודה? זה לא היה הוראת השעה?

בנקודת הזיכוי יש הוראה שמתייחסת לשנת 2023, כך שבשנת 2023 ישתלמו הנקודות - - - היא שואלת מתי זה מסתיים. בסוף שנת 2023. אני מתייחסת לגילאי 6-12. וזה נמצא במליאה ביום רביעי, כדי להעריך את זה. אבל גם זה יגיע, לא? אנחנו נשתדל, כמובן.

מצטיירים פה קצת משונה, בגלל שאנחנו נמצאים פה בדיון על נקודות זיכוי עד גיל 18, ואנחנו במליאה מביאים תיקון עד גיל 12. זה נובע מהזריזות שלנו. אנחנו, בישיבה הקודמת, כשהכנו את זה לגיל 12 ביקשנו מהממשלה שיוסיפו עד גיל 18; זו הייתה דרישה של כל חברי הוועדה. אמרתי להם שיעשו את זה כמה שיותר מהר, והם הביאו את זה מהר; זה הגיע עכשיו, זה הגיע כבר קודם ואני מביא את זה לדיון. הייתי יכול למשוך את החוק מהמליאה ולהביא את זה, בגלל שזה מכסה עד גיל 18. שם זה מ-2023, והמשמעות של העניין היא שאפשר לשלם כבר במשכורות הקרובות את נקודות הזיכוי. אם אני אמשוך את החוק אני לא יודע מתי המליאה תתכנס מחדש. אני אשתדל, וצריך לעשות כל מאמץ להביא את החוק הזה צמוד לחוק שנמצא ביום רביעי. כשאנחנו מצביעים אנחנו מצביעים גם על מה שביקש חבר הכנסת ינון אזולאי מענק עבודה שיהיה קבוע ומגיל 21. אני מודה לך,

חבר הכנסת, שהבאת את זה לתשומת לבנו. ממש מרגש, אדוני היושב-ראש. אל תתרגש כל כך מהר. יש לנו תקציב לפנינו. אם ממך לא נתרגש ממי נתרגש פה? אז גם בסעיף 3 אנחנו נכניס תיקון בהתאמה.

שהגיל יחול,

מהרגע שבו פוקעת הוראת השעה, כך שזה יהיה מ-1 בינואר 2025. ובכן, חבר הכנסת טיבי, מה יש לך לומר על זה, בתקופת הרמדאן?

היה חשוב לי להישאר פה כדי להצביע על החוק החשוב הזה של נקודות זיכוי, שעובר בתמיכה הן של האופוזיציה והן של הקואליציה הזמנית. אני מצטרפת. זה בגלל גפני. אתה רוצה להמשיך את הדיון עד שש, שבע בערב אולי? לא, זה בגלל שטיבי משתף פעולה עם ביבי. תודה רבה, רבותיי, אני מודה לכם. על ההסתייגויות סיכמנו שזה יובא - - - רק להצביע. זכויות דיבור. לא על כל אחד; נצביע על כולן יחד.

הגשנו דיבור. אנחנו הסכמנו שאני אוותר על הזכות לנמק, אבל רק לוודא שיש לי רשות דיבור בזמן המליאה. כלומר, ההסתייגויות הונחו, נכון?

את רוצה שההסתייגויות - - - כן. ההסתייגויות יונחו מטעם המחנה הממלכתי. זה כדי לשמור לנו את הדיבור במליאה. הם לא רוצים רשות דיבור; הם רוצים הנמקה במליאה, זה מה שהם אומרים. אבל אני יכולה לוותר עכשיו על ההנמקה. בסדר, אז אנחנו צריכים להצביע. אז יש לנו הסתייגויות של סיעת יש עתיד, המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו - - - בסדר, אנחנו מצביעים על ההסתייגות הזו. אמרתי רק מי הגיש. לא צריך לנמק. הסתייגות ראשונה: בסעיף 1(1)(א), במקום המילה "להורה עובד" - - - בסדר. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד ההסתייגות אין נגד 6 נמנע 1 ההסתייגות לא

ההסתייגות נפלה. זה בשביל לדבר במליאה. בסעיף 2(1)(א), במקום המילים "ושתי נקודות זיכוי" יבוא "ושתיים וחצי נקודות זיכוי". קראנו את ההסתייגות. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד ההסתייגות אין נגד 6 נמנע 1 ההסתייגות לא נתקבלה. נפל, על מנת לדבר במליאה.

המילים: "ובלבד שעד אותו מועד התקבל חוק התקציב לשנת 2024" יימחקו. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד ההסתייגות אין נגד